אני מתנצלת על העיכוב. אני מתכבדת לפתוח את הדיון של ועדת העבודה והרווחה. היום ה-24 במאי 2022, כ"ג באייר התשפ"ב, השעה 12:05. אנחנו דנים בהצעת חוק הנכים

אנחנו יודעים כמה זמן לוקח בארץ לקבוע תור לרפואת מומחים על-מנת לקבל אבחון. יש לי פה רשימה על כך וכך יום לזה וכך וכך יום לזה אבל אני מעדיף לא להלאות את הוועדה. החוק קיבל תמיכה, יש 61 חברי כנסת שחתמו עליו, יכול להיות שחלק מהם היום שרים, אני לא בטוח, לא זוכר כרגע, אולי שלושה מונו לשרים, עוד מעט נבדוק. אני חושב שכדאי שכמה שיותר מהר נתקן את העיוות הזה בספר החוקים. אני מקווה גם שאף אחד לעולם לא יצטרך להשתמש בחוק הזה ושלא יהיו עוד פצועים בצה"ל בשום צורה שהיא, ודאי לא יהיו נכים ולא יצטרכו לערער על שום החלטה שהיא אבל אנחנו יודעים שבמציאות יש גם דברים רעים שקורים, אז צריכים לתקן את העוול הקטן הזה שפותר בעיה לאנשים,

אני מצטרפת לדבריך לגבי התקווה שלך שבאמת אף אחד לא יצטרך את התיקון ולא את החוק המקורי. עכשיו אני רוצה לשאול את קצין התקציבים של ביטוח לאומי

האם אתם מסכימים עם התיקון ולמה אתם מסכימים עם התיקון? סליחה, אני שואלת את משרד הביטחון, אני מצטערת, אבל אני רוצה לשאול גם את ביטוח לאומי וגם את משרד הביטחון: מלכתחילה, למה זה היה 30 יום? כי אם בחוק ביטוח לאומי יש לנו 60, למה מלכתחילה התחלנו עם 30?

ראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות ביחידת קצין התגמולים, שעל ההחלטות שלה ניתן להגיש ערעור. אני לא יודע מה הרציונל אז, החוק הזה הוא חוק מאוד ישן ואני גם לא יודע מה היה במקור בביטוח לאומי, האם מלכתחילה זה היה 60 ימים. אפשר לבדוק ולהחזיר לך איזו שהיא תשובה בעניין אבל - - לא, חשבתי שאולי היה שם איזה שהוא היגיון שכרגע לא קיים אבל בסדר.

היום אנחנו חושבים שהתיקון הזה הוא ראוי, הוא נכון, אנחנו תומכים בו. ביטוח לאומי, בבקשה. אצלנו הדברים טיפה יותר מורכבים כי ההחלטה אצלנו לגבי נפגע פעולות איבה מתחלקת לשני חלקים: חלק ראשון הוא ההכרה, ובאמת לעניין ההכרה שנעשית ברשות המאשרת במשרד הביטחון ישנם 60 ימים להגיש ערעור, כפי שמוצע כעת כאן. לאחר מכן, כשזה מאושר, זה עובר לביטוח הלאומי לייתר ההחלטות שמתקבלות על-ידי הפקידים ויש אפשרות להגיש ערעור לבית הדין לעבודה, ואז זה שישה חודשים. אבל זה לעניין עצם ההחלטות השוטפות, אם תרצי. לעניין עצם ההכרה זה 60 ימים. אני לא יודע באמת מה היה המקור בעבר אבל 60 ימים זה פרק הזמן שהיום אנחנו נוהגים על פיו אז ראוי שהדברים יהיו שווים בוודאי. אז גם אתם מסכימים. אני רואה פה את נציג משרד האוצר, האם אתה רוצה לדבר? הוא בזום?

אז איפה הנציגים של משרד האוצר? היו להם הערות? הוועדה קיבלה הערות? אני רק אגיד שמזכירות הוועדה פנתה למשרד האוצר כדי לברר אם יש עלות תקציבית להצעת החוק, ונמסר למזכירות הוועדה שאין עלות תקציבית להצעת החוק. בסדר. אני גם רוצה להשלים שהמצב היום בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), שיש לנו 30 ימים של ערעור בוועדת הערעור על החלטת קצין תגמולים חשוב לחדש את ההחלטה - - - של קצין התגמולים. זה גם החלטת ההכרה שהם בוודאי מאסה גדולה מכלל ההחלטות אבל הן גם יכולות החלטות אחרות של קצין התגמולים, ואולי כדאי שתסברו את האוזן על איזה עוד החלטות מדובר, שזה בעצם כול החלטה של קצין תגמולים לפי החוק.

רוב ההחלטות הן החלטות של עניין הכרה מהקשר הסיבתי בין הנכות לבין השירות אבל יש גם הכרות אחרות בעניין תגמולים.

אחרי שהנכה כבר מוכר, האם לאשר לו תגמול כזה או אחר לפי חוק הנכים. אני רק אשלים שהתיקון הזה דיברנו גם על השבה לחוק הביטוח הלאומי לאחרונה גם תוקנו תקנות הנכים כדי ל - - - בערעור, שקבעו שבמקום 45 ימים ערעור על החלטה של ועדת ערעורים בבית המשפט המחוזי, המועד הוארך ל-60 ימים בהתאם לתיקון תקנות הדין האזרחי,

הגמוניה לאורך החקיקה, וזה משהו שנכון וראוי. אני רק אשלים שבמצב הנוכחי יש לנו 30 ימים, ואחרי זה ועדת הערעור יכולה לתת הארכה של עוד 30 ימים. מה שמבוקש פה לתקן זה את התקופה הראשונה במקום 30 ימים יהיה 60 ימים, ועדין לוועדת הערעור - - - ה-30 ימים עדין נשארים. לא פוגעים בסמכות. רק חשוב לציין שזה נשאר הארכה ל-60 יום של התקופה הראשונה. מה שעוד רציתי להגיד זה שכמובן, גם השוטרים והסוהרים שחוק הנכים חל עליהם - - לא רק עליהם אלא על עוד גופי ביטחון שהחוק חל עליהם.

אז גם לגביהם כמובן שלוחות הזמנים האלה יהיו רלוונטיים. וכמו שסיפר לנו שלומי לגבי נפגעי פעולות איבה המנגנון הוא שונה, הוא נפרד, הוא בחוק נפגעי פעולות איבה. אז על מי זה חל? אני רוצה שזה יהיה בפרוטוקול. על נכי צה"ל ועל כל מי שבאותו "סיר" של נכי צה"ל, שזה שוטרים, סוהרים - - אנשי שב"כ,

משרד הביטחון.

חבר הכנסת רז, אני מברכת אותך על ההצעה הזאת. אני רואה פה הסכמה של כול המשרדים וזה באמת משהו שהיה ראוי לעשות כנראה כבר מזמן, במיוחד כשיש מגמה שתיארתם לי אותה. אז אני מברכת אותך על הצעת החוק הזאת ואנחנו כרגע נקריא את הנוסח. "הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון

התשפ"ב 2021 תיקון סעיף 33 1. בחוק הנכים (תגמולים ושיקום),

בסעיף 33(א), במקום "שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה" יבוא "שישים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה"." אלה תיקוני נוסח קטנים לעומת מה שיש בהצעת החוק הטרומית.

אז אפשר להצביע. מי בעד, מי נגד?

אתה לא חבר אז אתה לא יכול להצביע. הצבעה בעד, 1 נגד, אין נמנעים, אין ההצעה אושרה.

הלוואי וכול הוועדות ייראו כך. כשהדברים ברורים לגמרי אז... תודה רבה לכלום. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.